אני פותח בזאת את ישיבת ועדת חוקה. על סדר היום: הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 4 הוראת שעה) (נגיף הקורונה החדש) (עיכוב הליכים לשם גיבוש ואישור הסדר חוב), התשפ"א-2021. הצעת החוק שנמצאת היום על השולחן באה לטפל בהשלכות של הקורונה, ויפה שעה אחת קודם לטפל בזה. אנחנו נמצאים במצב שבו אנחנו אמורים לטפל באנשים שנופלים בין הכיסאות. אני חושב שהנקודה המרכזית בהיבט הכלכלי של הקורונה זה לא המקרו, זה דווקא המיקרו, זה דווקא אותם בעלי עסקים שלא עומדים בקריטריונים. הם לא עומדים בקריטריונים לא בגלל שהם עשו איזה פשע,

אם מישהו פתח עסק כמה חודשים לפני הקורונה, משרד האוצר בא ואמר לו: קח את החל"ת שלך,